אנחנו פותחים את הדיון בפרק ה'. על סדר היום: כפל קצבאות, דמי אבטלה כהכנסה לעניין גמלאות שונות. הסעיף השני זה סכום שאינו מובא בחשבון כהכנסה לעניין תוספת תלויים

הרבה. בכל אופן לאותם אנשים שיזכו בזה זה הרבה כסף. נצביע על ההסתייגויות. קבוצת המחנה הממלכתי, יש להם שתי הסתייגויות לפסקה (6) בסעיף 15. אני רוצה להסיר את ההסתייגויות של המחנה הממלכתי. אתה לא רוצה לשמור את זכות הדיבור? אני יכול לקבל זכות דיבור בלי - - - ? אנחנו נצביע ונפיל את זה, אז תקבל זכות דיבור למעלה. אז הסתייגויות 1 ו-2 - - - בסדר, אז תצביע. אני לא רוצה להסתייג מחוק שאנחנו אוהבים כולנו פה אחד. מי בעד ההסתייגויות של המחנה הממלכתי? 2. מי נגד ההסתייגויות? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגות נפלה והיא תעלה למליאה. הסתייגות של קבוצת חד"ש-תע"ל גם לסעיף 15(6), הסתייגות מס' 3. מי בעד ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל? 3. מי נגד

5. הצבעה לא אושר ההסתייגות נפלה. לפסקה 7 יש לנו הסתייגויות של קבוצת יש עתיד, קבוצת המחנה הממלכתי, קבוצת העבודה וקבוצת חד"ש-תע"ל. אם יש הסכמה אז אפשר על כולן יחד. מי בעד ההסתייגויות שהקריאה היועצת המשפטית? 3. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגויות כולן הוסרו. עכשיו אפשר לעבור להסתייגויות לפסקה 8 של קבוצת יש עתיד, המחנה הממלכתי וחד"ש-תע"ל. מי בעד ההסתייגויות שהוקראו? 3. מי נגד ההסתייגויות שהוקראו? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגויות הוסרו. אוקיי. לפסקה 9, הסתייגות של המחנה הממלכתי. מי בעד ההסתייגות של המחנה הממלכתי? 3. מי נגד ההסתייגות של המחנה הממלכתי? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגויות הוסרו.

המחנה הממלכתי וחד"ש-תע"ל, הסתייגויות 19 ו-20 בקובץ. מי בעד ההסתייגויות שהוקראו על ידי היועצת המשפטית? 3. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגויות הוסרו. לסעיף 20, הסתייגויות של קבוצת יש עתיד, של המחנה הממלכתי, של חד"ש-תע"ל, הסתייגויות 21 עד 27. מי בעד ההסתייגויות שהוקראו? 3. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר כל ההסתייגויות הוסר ויועלו למליאה. לפני שאנחנו נצביע על עצם הצעת החוק, חייבים אישור של ועדת הכנסת, לכן יש לכם הרבה זמן כי רק ב-18:00 תהיה ועדת כנסת. מיכאל ביטון רוצה זכות דיבור?

בבקשה. אדוני היושב-ראש, מגלגלים זכות בידי זכאי. אתה כיושב-ראש ועדת העבודה מביא במהירות שיא חוק שרק לפני ימים ספורים אישרנו במליאה פה אחד, כל חברי הבית, ועכשיו תוך ימים ספורים נאשר אותו כחוק מלא בכנסת ישראל. החוק הזה הוא תיקון חברתי ותיקון עוול היסטורי. אני רוצה להודות לשותפות שלי לחוק הזה, אפרת רייטן וחברת הכנסת אימאן ח'טיב.

יש לו הרבה משפיעים גם בעבר בקורונה כהוראת שעה, גם לשרי האוצר ושרי רווחה, ומאיר נמצא פה כשר רווחה לשעבר שתמך במהלך הזה, אז אני גם רוצה להודות לו. מה מהות החוק? בעצם יש מצבים בחיים שאנשים נקלעים למשבר מסוגים שונים. למשל אזרח ותיק הולך לעבודה. למה הוא הולך לעבודה אחרי שהוא נהיה אזרח ותיק? כי הפנסיה שלו לא מספקת. שארים, אתה מקבל קצבת שארים כי אתה בעצם איבדת בן זוג. אתה במצב של התמודדות בחיים שבן הזוג שלך איננו. הבטחת הכנסה נובעת מזה שבעצם ההכנסה שלך כל כך נמוכה מקצבאות ואתה במצב הכי נמוך בחברה הישראלית מבחינה כלכלית. מזונות, אתה בתהליך של גירושין, אתה מתמודד עם המצב הזה שהוא קשה במשפחה, ולצידו אתה צריך לדאוג לכלכלת הבית. מה משותף לכל האנשים האלה? אדם ותיק שצריך לעבוד, אישה אלמנה או בן זוג שיש להם את המזונות? משותף להם שהם כל חייהם הפרישו לביטוח לאומי. כל חייהם עבדו ונתנו כסף לביטוח לאומי, ואז ביטוח לאומי בא אליהם ואומר יום אחד בקורונה כשאנחנו נותנים מענקי קורונה, סליחה, לא תוכל לקבל את מענק הקורונה שלך, את דמי האבטלה במלואם כי מקור הכסף הוא ביטוח לאומי ואני גם ככה נותן לך איזה קצבה, לכן אני מקזז לך את קצבת השארים או את המזונות ממה שהייתי צריך לתת לך כדמי אבטלה בקורונה. הדבר הזה בקורונה פגע באלפי ישראלים. היה חוסר היגיון ופעלנו בוועדת כספים וועדת עבודה, והורדנו את זה מסדר היום ונתנו הוראת שעה שלא יפגעו בקבוצות האלה ולא יקצצו להם את הקצבאות הרגילות שלהם מביטוח לאומי. היום אנחנו מביאים את זה לצמיתות, לדורות. היום אנחנו באים ואומרים, מי שהפריש כסף לביטוח לאומי כל חייו, עשה ביטוח למצבים קשים וביום שהוא לא עובד זה מצב קשה, הוא נדרש לקבל דמי אבטלה, לא יפגע בזכויות אחרות שהיו לו כמו מזונות, כמו שארים, כמו כל קצבה אחרת שהוגדרה בחוק הזה. התיקון הזה הוא תיקון חברתי. הוא הולך לקבוצות החלשות ביותר בחברה. הוא נעשה בקונצנזוס בבית הזה, בהסכמה פה אחד, באווירה טובה, בימים קשים. אני רוצה להודות לך שהבאת את זה מהר והכרעת את הנושא, גם ליושב-ראש הקואליציה, גם לחברי הקואליציה וכמובן לחברי האופוזיציה שעשו יד אחת לחוק חברתי טוב למדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה. הוועדה יוצאת להפסקה עד השעה 18:00. (הישיבה נפסקה בשעה 17:26 ונתחדשה בשעה 18:00.) אנחנו ממשיכים את הישיבה של ועדת העבודה והרווחה בנושא כפל קצבאות,

מיזגנו אל תוך חוק ההסדרים את החוקים של חברי הכנסת רייטן מרום, ביטון ויאסין, ואנחנו נצביע עליהם כמקשה אחת, גם את הסעיף של כפל קצבאות דמי אבטלה כהכנסה לעניין גמלאות שונות וגם את הסעיפים 15,

סכום שאינו מובא בחשבון כהכנסה לעניין תוספת תלויים ונכות כללית. מי בעד ההצעה? פה אחד, 3. מי נגד?